בוקר טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת החוץ והביטחון של הכנסת. אתחיל ואומר,

ברשתות וההתראה של ראש השב"כ על מה שצפוי, אז

אני חושבת שהדיון הזה הוא דיון מורכב, משום שההסתה שעליה אנחנו נדבר בשעתיים הקרובות, נוגעת ונובעת להקשר פוליטי. ואז, איך, כיצד נעסוק בסוגיות של ביטחון

עיתויי הפרסום נובע ספציפית מזה שההתראות נגעו לעלייה דרמטית בכמות ובחומרה ממש בשבועיים האחרונים בזירה הציבורית, ומכאן גם הצורך והחובה של השב"כ להתריע".

לא נראה לי שיש בעיה.

למנוע פגיעה גם בתחושת האיום של האנשים שמסתובבים פה בציבוריות הישראלית וחשים מאוימים, וגם חלילה בפגיעה בנפש, כי מישהו יתרגם הסתה כזאת או אחרת גם לפעולה פיזית אלימה.

אנחנו נמשיך מכאן. בבקשה, חברת הכנסת אורית סטרוק.

אחד אני רוצה להתחיל את הדיון שלמטרתו התכנסנו. שתיים תמיד תוכלי לבוא אליי אחר-כך ולדבר, ואני ארחיב. שלוש קיבלתי את המכתב. התייחסתי אליו ברצינות. חשבתי שנכון לקיים דיון כזה, גם נקבע מועד לבקשת גורמי הביטחון,

נראה לי סביר שהם

אתה לא מכיר?

לא היה דיון של הקבינט עדיין בנושא הזה. זאת אומרת, למרות ההתראה המאוד ספציפית, אתם לא מכירים כזה דיון שנערך? צפוי

אנחנו נמצאים בעיצומה של התערבות פוליטית. ולכן, שוב, הדברים כן נידונים ברמת הדרג המדיני, אבל הקבינט בוודאי

ותאמין לי, אני אקשיב לך ברוב קשב. אני אשמח להירשם. לטקו שומע אותך, הוא רשם אותך. בבקשה, אתה יכול להתייחס לעניין מצעד הדגלים.

יודעים, הנושא של אישור מצעד הדגלים, הוא באחריותה ובסמכותה של משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים.

הגשנו סביב האירועים האחרונים,

הגשנו חמישה כתבי אישום. אבל זה היה סביב ההסלמה הביטחונית שהייתה פה, לא הפוליטית. כלומר, המתיחות שהייתה יהודים

הגשנו כתב אישום נגד כאמל ח'טיב. הגשנו כתב אישום נגד שני אנשים ממוצא ערבי שהעלו פרסומים,

והגשנו שני כתבי אישום נגד אנשים ממוצא יהודי,

יש לי כאן מולי פנייה אליכם מה-25 למאי 2021, של ארגון "בצלמו",

מנדלבליט, יש גם אישור מסירה אם אתה רוצה. הם כותבים שם אמירות של יוסף

בין אם זה מימין, בין אם זה משמאל, זה בכלל לא משנה. בסופו של דבר, המבחנים המשפטיים הם זהים. לעניין תיקים ספציפיים, אנחנו פונים עכשיו לבוא ולנהל את כל הדיון על תיקים ספציפיים. אבל שנשאלתי על-ידי חבר הכנסת בן גביר, אני אגיד. השלב הראשון בבחינת דברים היא

אם בן-אדם קורא לרצוח יהודים בלוד, זה לא מעניין אותך שלומי? שלומי, השאלה היא לגבי היוזמה של הפרקליטות. ואני רוצה להוסיף, לאופן שבו הפרקליטות מתרגמת את המצב הזה, נגיד לדרך פעולה אקטיבית בנסיבות האלה. לא שמעתי את ניצב תורג'מן, אני לא יודע להתייחס.

אני לא מתווכחת עם התשובה, אני רוצה להבין אותה. מה שאמרתי משקף את המציאות. הוא לא ענה לשאלה שלי. אני מבקשת גם תשובה. לשאלה של חברת הכנסת סטרוק, אתה רוצה

נגד התוקף הוגש כתב אישום על התקיפה.

מה קרה בסופה, אני לא יודע. בסדר. אני רוצה להתקדם. יש מישהו

בעולם הפיזי הרבה יותר קל לנו להתמודד בעבירות של

בעולם המקוון, בעולם האינטרנטי, יש לנו טיפה יותר בעיה. אנחנו מתואמים גם עם השב"כ בנושא הזה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים גם ניטורים מהשב"כ באופן שוטף. יש לנו קו פתוח

אם יש כתבה, ניטור או כל דבר אחר שמדבר על איומים,

יחידות השטח ברגע שזה מגיע אליהן, לא משנה באיזו דרך, יודעות לפתוח בחקירה. וגם פה אנחנו לא מתבקשים בכלל לפנות לפרקליטות המדינה ולפתוח

האם המשטרה הגבירה לנוכח ההתראות המאוד ספציפיות - הגבירה, הקצתה לזה משאבים? ייחדה לזה מענה ספציפי לעניין הטיפול

לשריפת מאות מכוניות, להצתת עשרות דירות - איך?

ואיפה היה ראש השב"כ בכל הסיפור הזה? אני נשאלתי על-ידי יושבת-הראש על סוגיה של המיקום ועבירות ברשת. אז זה לא היה ברשת? הם כנראה אנשים פרימיטיביים שהם לא

אבל למה את לא שואלת אותו איפה היית לפני

אורנה, מה שקורה בדיון עכשיו,

בדיוק מה שקורה עם ראש השב"כ, כי אין התייחסות לאירועי הסתה. אנחנו מערכת לומדת, ארגון לומד, רצון ללמוד, אין התייחסות להסתה ולהשלכות

שיערתי שיהיו פה חברי כנסת שיגיעו. תכננתי את לוחות הזמנים לתת סקירות.

יסיים אותו.

אני אמרתי

אמרנו שזיהינו שמתחילה להתרחש פה משהו במדינה, שאומר טרור, אירוע ביטחוני מאוד מורכב ופתחנו את אותו מוקד. המוקד כן מנטר 24/7. גם אמרתי שהיה לנו חוסר לא משנה עכשיו.

אני כן אענה. קודם כל, קללות, אני מזכיר, זה העלבת עובד ציבור. אדוני חבר כנסת, וכמובן, זו לא עבירה של הסתה. איומים. סעיף 192. אדוני, אני מכיר את החוק קצת יותר מכל השוטרים במדינת ישראל. הגשתי תלונה פרשת ליצמן.

אז אני מבקשת לקבל פירוט לא רק של חופש ביטוי, אלא גם של האיומים, ואנחנו כמובן נעביר.

את ההשלכות שלה, וכשרוב התשובות אנחנו לא יודעים את הנתונים, אני מרגישה לא נוח גם כלפי הציבור, בעיקר כלפי הציבור שעבורו אנו מקיימים דיון פתוח כזה, וגם באופן שבו אנחנו

ואני תוהה לגבי ההשפעה של אירועים מסוימים בסדר היום, בשבוע הקרוב ובכלל. בוודאי במציאות של החלפת שלטון בימים הקרובים. מה יש בפעילות במרחב הציבורי, בין אם זה ברשתות, ובין אם זה

ולא מתכוונים לבטל מצעדים. כשאתם הופכים את זה למשהו פוליטי, ואתם הופכים את זה למשהו שהוא מסוכן, אז למה אנחנו צריכים לחיות כאן בכלל? אתה יכול לא להיות כאן, זאת ממש החלטה שלך. בבקשה,

הדבר השני שבאמת אני רוצה לשאול,

מהצבא,

ואת כל נקודות החיכוך ששאלת אותי קודם נקודת חיכוך זו לא מילה גסה.

שואלת אותו, אני רק מסבירה כי שאלו אותי קודם. נקודת חיכוך,

שהמפכ"ל נדרש לכך יותר מפעם אחת, גם במקומות מחוץ לדיונים הפנימיים במשטרה. אבל אני חושב שזו שאלה שמופנית אליו. הסוגיה של הניתוח. כן, במשטרה אנחנו עושים ניתוח לגבי כל אירוע,

ניתוח שטח ואלף דברים אחרים שהם מקצועיים מאוד, ולא הייתי נכנס אליהם. אבל אני רוצה לומר דברים שחשוב שתשמעו

אני יודע שהיה בירושלים, אמרתי על תל-אביב. ואז חסמתם - - - מעצרי מנע. האם הוא נפיץ כמו מצעד הדגלים, אני לא יכול לתת את התשובה הזאת, אבל

אירגן באותו יום ובאותן שעות כינוס, הם פנו אליי כבר לפני עשרה ימים שאני אנסה להזיז, כדי שלא יפגע להם בכינוס.

היה לא מכבר, ממש לפני ימים ספורים מצעד הגאווה

איתמר, אתה ברור.

אתם לא שוקלים את המדיניות המשפטית הזאת, את העניין של חופש הביטוי? תראה דודו, הסיפור של הדגלים הוא גם לא ממין הנימוק שהעלה פה איתמר בן גביר,

דגל מדינת ישראל, הדגל

חכה, חכה, בממשלה הזאת - - - אני אומר לעצמנו. דגל - - - אתה נותן פה הרצאה על חשיבות הדגל זה לא מהות הדיון.

- - - כשעוסקים במצעד הדגלים, אני מציע לעצמנו להיות נאמנים לנו ככנסת, כוועדת חוץ וביטחון.

זו לא תשובה ללובש מדים אני חושב.

מצב. אני שואל האם לדעתך יש אפקט לגורם ההרתעה לביטול המצעד? זו לא שאלה לקצין משטרה. לומר את האמת, התביישתי לשאול את השאלה הזאת, חיכיתי איתה ולא רציתי לשאול אותך,

ואם כבר יש דיון פתוח בנושא העצוב הזה, אז צריך לומר

אנחנו עושים את כל מה שנדרש כדי לתת את המענה הטוב ביותר. לשמור על פעילות חברי הכנסת, שחברי הכנסת יוכלו לעשות את הפעילות שלהם בצורה בטוחה ועניינית.

נכון להיום ארבעה.

שאלמלא ההתראות או הבקשות של חברי

זה לא בקשות של חברי כנסת.

בדבר הזה אנחנו עוסקים. עד היום הגיעו כ-300 אלף ערעורים מכל העולם. אנחנו לא עוסקים בזירה ישראלית, לא בהכרח, וגם בפועל. אז מהבחינה הזאת האשמות שקריות שהופנו

הם אמורים להקים צוותים שמסוגלים לתת מענים יותר מהירים ויותר מדויקים שלא ייעשו באמצעות אינטליגנציה מלאכותית, אלא ייעשו על-ידי בני אדם שמבינים את השפה, שמבינים את ההקשר, שמבינים את התרבות. לגבי הסיפור הזה של החסימה, של מי שפרסמו את המודעה עם הכתובת של חבר הכנסת אורבך, אני חייבת להגיד.

מדריכת מורים, באמת, אישה נורמטיבית.

לא אומרים, לא מדברים, לא מספרים.

שאלתי אותה איילה, מה קרה לך? היא אומרת לי הזיכרונות של אחותי יש לה אחות שנפטרה בגיל 24,

הזיכרונות כולם כתובים בוואטס-אפ. עכשיו הוצאנו צו של בית-משפט בנושא

אני מודה שזאת הסיבה שחשבתי שנכון שתופיעי כאן, כדי לעורר את תשומת הלב שאת מייצגת גם את הפרט, וגם את המחוקק, באופן שהוא יכול להציג כלפי

בגלל זה התעקשתי לקבל את התשובות האם נעשה תהליך לגבי בכלל,

הערה אחת לפני שאני מתחיל בדבריי. את אומרת כאן, ואולי במידה מסוימת של שוות לב, שוות נפש,

מה אתם רוצים. המצב הוא נפיץ. אומרים לי משהו ספציפי אל תיסעי בכביש כזה,

אין שום הצדקה לשום הסתה משום כיוון. אני יודע שזה משמעותי שגם אני אומר את הדברים האלה,

אני מדבר איתך בשם ציבור שלם שמרגיש שיש כאן צד אחד וצד שני.

את מקבלת את זה שיגידו לי דבר כזה? אני יודע שלא.

אני יודע שאת רוצה שהם יפעלו בנושא הזה.

חד משמעי, בגלל זה הם

בבקשה, חבר הכנסת אופיר סופר. קודם כל אני רציתי לדייק את דבריי שנאמרו בפתיחה. אני רק אגיד שבינתיים כבר

כשאתה רואה שדברים שמיוחסים לעיתונאי כמו ידידיה מאיר, או לרב דרוקמן,

ואותה

תודה.

אני רוצה להגיד ככוכבית, כפתיחה לדבריי, ששום דבר ממה שאני אגיד, גם עכשיו וגם איי פעם בהמשך,

וגם מה שאני אכתוב בפייסבוק - שום דבר מהביקורת החריפה שאני אביע, אין

דבר שני, אני קוראת למשטרה. אני מבקשת שתביאו לנו את כל הנתונים. אני מודאגת מאוד ממה שאמרת כאן,

קצין המשטרה, דודו.

גברתי היושבת-ראש, האמת היא שהופתעתי, ואני מכיר את ההגינות שלך בדרך כלל. הופתעתי מהזריזות לקיום הדיון. יום חמישי מגיע, אתה יודע. והסתה והאמירה של

זו כניעה אמיתית אני חושב לאיומי הטרור. ראינו תקנות איומות במצעד הגאווה,

אבל הייתה התעקשות אמיתית לקיים אותו, עם כל הסכנות,

נראה שאולי צריך להרחיב את התקנים, ואת כוח האדם. וצריכים להבין שהמילים הופכות למעשה, וזה נכון לימין,

וזה נכון ליהודים, וזה נכון לערבים. אני גם להצטרף לדברים שאמר בן גביר,

אני לוקחת ברצינות את האמירה הזאת. לוקחת ברצינות את השב"כ. אני מוחה על כל מי שמנסה לייחס לשב"כ אמירה פוליטית, שדווקא בעת הזאת, בנסיבות פוליטיות ובהקשר פוליטי. אני חושבת ששליח ציבור, או כל אזרח שיגיד את זה, פוגע ביכולת של השב"כ,

של גורמי הביטחון לספק ביטחון לאזרחי המדינה. אין לי ספק, שאין פה הטייה פוליטית, היא לא נבעה מזה, והיא באה מהמקום הזה שהעלייה היא דרמטית, היא מוחשית, ויש בה כדי חלילה להגיע לפגיעה בנפש. מהמקום הזה נזעקתי לקיים את הדיון. השאלה אם אנחנו כשליחי ציבור, רוצים לקחת על עצמנו את האחריות במלוא הרצינות ולהגיד, לנוכח האמירה הכול כך חריגה הזאת, האם אנחנו מלבים את השיח הזה. האם אנחנו עוסקים בטיהור האווירה, ובשינוי האקלים הזה שחלילה יכול בסופו של דבר, לגרום לפגיעה בנפש. או שאנחנו אומרים, מנסים לפגוע בשליח, או מנסים לתת לזה אמירה,

זה רק מהצד הזה ולא מצד אחר. תעזבו את זה. אני בכלל לא מגיעה מהזווית הזאת. אני חושבת שבסוף פגיעה באדם, כל אדם מכל סוג שהוא מסוכנת. אני לא מקבלת את הדרך שבה שליחי ציבור נואמים נאום כמה הם לא רוצים, כמה מייחסים חשיבות לצמצום האלימות ולפגיעה כזאת או אחרת, ואז יש מילה קטנה שמשנה את כל ההקשר של הקונטקסט, ואומרת אבל בנסיבות האלה והאלה. אני מציעה לנו, לא להגיד אבל אחרי האמירות האלה, ולכולנו, בסופו של דבר, אנחנו יודעים כמה חלקלק הדבר הזה. איזה מדרון חלקלק זה. ובסוף,

ואנחנו יודעים מה קורה לנו, ואיך אנחנו חושבים, ומה המשמעויות של זה - לא בטוח שאדם אחד בודד, וזה כבר נעשה בעבר, במדינה שלנו, שאותה אנחנו כל כך אוהבים. היה מי שתרגם שיח פוליטי מקסים לרצח ראש הממשלה.

וגם היה מי שהעיר על זה והעיד על זה בנאום הספציפי של רבין לפני הרצח,

אני מדבר על הסתה, ואני יודע מה המשמעות של זה. ואני אומר לכם - בואו נירגע כולנו, במילים אחרות, יש לי את הציטוט בהקשר הספציפי. ולכן אני אומרת, בואו לא נהיה אנחנו אחראים במקום להרגעה, להסתה והסלמה של השיח הפוליטי. אני חושבת שהתפקיד שלנו כשליחי ציבור, זה להוריד את הלהבות. התפקיד שלנו כשליחי ציבור, לתת גיבוי לכוחות הביטחון לפעול. אני מאוד מוטרדת מהעדר המשילות בעת הזאת, בתקופת מעבר בין ממשלה אחת לשנייה, כשבנסיבות האלה מסבירים לי למה לא מתכנס קבינט. מל"ל אומר לי, אבל אנחנו בתקופת מעבר. אז אוקיי, דווקא בעת הזאת, מוסדות השלטון שעליהם יוצא השב"כ ואומר זה הייעוד שלו להגן על המשטר ועל הדמוקרטיה, דווקא בעת הזאת של מעבר, חייבת להיות הקפדה יתרה באופן של ניתוח האיומים, יוצא שאני יושבת פה בוועדת חוץ וביטחון בדיונים, ואני פתוחה לכל הסקירות הביטחוניות, ואני תוהה מי לוקח אחריות בעת הזאת, ברגע הזה, ברמה של משילות במדינה, ואם יש התראה כל כך קיצונית של ראש שב"כ - מי מטפל בזה? אם אני מבינה שהקבינט לא מתכנס. ואני מבינה שהבט"פ שלא נוכח פה, שאנחנו נצטרך גם לקבל התייחסות לגבי עמדה קונקרטית ספציפית מה שר הבט"פ אומר, ומה הוא עשה מול המשטרה כדי לקבל המלצה מקצועית כזאת או אחרת. ואני מצפה שהמשטרה תגיד את עמדתה המקצועית. וגם לגבי המשטרה, אין לי ספק בכלל שזה לא עניין פוליטי. תגיד המשטרה מצעד הדגלים הוא מצעד שיש בו כדי להסלים ואת הנפיצות ואת ההשפעה, ואין בכך תתפלאו חברי כנסת יקרים, שום אמירה שלי לגבי הלגיטימיות של אדם, כל אדם לשאת בגאווה את הדגל במדינת ישראל. אף אחד שלא ייחס לזה. כולנו גאים בדגל שלנו. אוהבים אותו מאוד, על כל המשמעויות שהוא מייצג. אבל אל תיקחו את הסיפור, את הדיון לדגל. תיקחו אותו למשמעות של מצעד כזה בהשלכות ובהשפעות שלו. אני כן מצפה מהמשטרה שתגיד אמירה מקצועית מבלי לחשוש שיינתן לה גוון פוליטי כזה או אחר.

שלא יהיה - - - סותמי פיות, ומאפשרים את חופש הביטוי לשמאל.

אני סמוכה ובטוחה שהמשטרה לא אמונה ממניעים פוליטיים. אני מצפה מהשר לבט"פ שהוא זה שייתן את התשובות לשליחי הציבור כאן. אנחנו גם נצא בצורה מסודרת בדרישה לקבל את זה. אני קוראת מכאן לכינוס הקבינט באופן מיידי. אני חושבת שזאת שערורייה שבנסיבות האלה של התראה כל כך קיצונית של ראש השב"כ, אין קבינט ואין התייחסות ספציפית. מוצאים מספיק זמן לשיחות, למסיבות עיתונאים על לדרך למה הצד הפוליטי האחר בסדר או לא בסדר. ולא מוצאים מספיק זמן כדי להתכנס ולהגיד מה המדינה צריכה לעשות. מה גופי הביטחון השונים צריכים לעשות כדי לצמצם את הסיכון כפי שראש השב"כ מצביע. אני למדה מהדיון הזה שצריך לעסוק גם בסנכרון של הנתונים בהיבט של הגשת כתבי אישום. גם ההיבט של חופש הביטוי, וגם איומים. אני מבקשת מהמשטרה שתשלים את הנתונים הנדרשים. ובהחלט, גם להתייחס על העניין בין השב"כ לפרקליטות איך סך הכול כל הנתונים יונחו מול עינינו כדי שנוכל להבין את המגמה ואיך היא באה לידי ביטוי. נעקוב גם אחר כך על הגשת כתבי האישום והאופן שבו הדברים מתפתחים. אני קוראת מכאן מכל גורמי הביטחון לעסוק בהורדה ובצמצום ההסתה בכל דרך במדינה דמוקרטית על מנת שחלילה לא נגיע לפגיעה לא בגוף ולא בנפש. אני כן חושבת,

בהמשך להערות שנאמרו כאן, שצריך להסתכל לא רק על מצעד הדגלים, על כלל האירועים שעומדים לפתחנו ברגישות של החלפת משטר פוליטי במציאות כל כך קיצונית. אני חושבת שצריך לעשות סקירה בגרף, להסתכל על זה, ולקבל את ההחלטות הנדרשות בהתאמה. אני חושבת שבנסיבות האלה, גם הפוליטיות וגם בכלל, אנחנו הגענו כשליחי ציבור לבית המחוקקים כדי לייצג את הציבור שלנו. אני חושבת שהעובדה שכל אחד מאיתנו מייצג ציבור, ואנחנו מבינים את המשמעות של תקופה כל כך רגישה, צריכה להיות הרבה מעל כל מחלוקת. ואם אנחנו בדוגמה אישית שלנו זה הארגון שגדלתי בו, בערכים של רוח צה"ל. אם אנחנו בדוגמה אישית לא נתנהג באופן שבו אנחנו מצפים שאחרים ינהגו, אז אין לנו גם לגיטימיות לדרוש מאחרים. ובדוגמה אישית שלנו כפוליטיקאים, עם כל הכאב ועם כל הרצון לשנות, להשפיע,

יש גבולות של עשה ואל תעשה. יש גבולות של אמור ואל תגיד.

שבנסיבות האלה, בוודאי בהקשר של תקופת מעבר הכל כך רגישה, ולנוכח ההתראה של ראש השב"כ, קודם כל אנחנו, בואו נתנהג באחריות המצופה מאיתנו, ואז גם נוכל לבקש מאחרים.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:05.